בוקר טוב לכולם. היום יום רביעי, ב' בתמוז התש"ף , 24 ביוני 2020. שמח לפתוח את ישיבת הוועדה .

"רפורמת הקנאביס הרפואי לא מגשימה את יעדיה,

ופוגעת ברצף הטיפולי של עשרות אלפי אנשים",

הנושא השני הוא מגוון וזנים, הרפורמה יצרה מצב שלא כל הזנים זמינים וזה יוצר קטיעה של הרצף הטיפולי. יש ילדים חולי אפילפסיה שמצאו עבורם את הזן

תמר זנדברג,

אני רוצה להזכיר שהיינו כאן,

בראש וועדת הסמים, נכנסנו לנושא הזה כמעט כל

אני רוצה להצביע על שתי בעיות עיקריות: הבעיה הראשונה היא ההסמכה של הרופאים לנושא. קופות החולים עדיין לא נרתמו באופן גורף לתת את הלגיטימציה והתחושה לשטח הרפואי שמדובר בתרופה אמיתית ושיש צורך

כמו כל תרופה, אם אתה צריך יותר אתה תשלם יותר. חלק מהחולים הללו חיים מקצבאות הבטחת הכנסה. צריך להזכיר שזו תרופה שהמחיר שלה לא

מדובר בתרופה שמביאה מזור ובחלק מהמקרים היא או מצילת חיים או מאפשרת חיים סבירים ללא כאב. זה יותר סביר.

שלקח על עצמו את הטיפול במתווה הזה בשיא הרצינות ואני סומכת עליו שהוא יאפשר מזור בכל הרפורמה הזו. אני בארבע שנים אחרונות ניהלתי את השדולה לקנאביס רפואי בכנסת.

רופאים וחולים התריעו על הבעייתיות שהולכת להיות בתוך הרפורמה

עד אז אני מבינה שבגלל הרפורמה ובגלל הבירוקרטיה, חלק מהמגדלים אמרו לי שעיקר הבעיה היא בעצם ההוצאות הגבוהות שיש להם היום מבחינת האחזקה,

וכולי. אם תינתן להם האופציה לגדל יותר אז הם יוכלו גם להוריד את המחירים. הבנתי שמשרד הבריאות לא מאשר יותר מכמה דונמים בודדים לחלק מהחקלאים. יש המון חקלאים שרוצים לגדל ולא מאפשרים

חבר הכנסת להב-הרצנו,

אני רוצה להודות לעידן ולתמר על הדיון ועל היוזמה. כמו כן אני מודה לאדוני היושב-ראש. קל לדבר

אופיר סופר, בבקשה.

חשבתי שאולי נכון לייצר הקלות כלפי הרפורמה בתקופת התווך.

אני סומך עליו לגמרי. עלינו להציב יעדים לטווח הקצר

יש פה אתגר גדול למגדלים ולרופאים. מדינת ישראל מאוד מתקדמת בתחום הזה, וזה חלק מהנכסים שיש לנו פיתוח זנים ויכולת לתת מענה למטופלים. אני אומר שוב שברמה האישית זו תרופה, אבל צריך להכניס

תמר.

מבטיח לגעת גם בנקודות שאת העלית. דבר מה שאתה רוצה ואף אחד לא יפריע לך, כמו שהיא תדבר מה שהיא רוצה ואף אחד לא צריך להפריע לה.

פשוט אנחנו מחלקים ציונים לעצמנו כבר ארבע

גם את הדבר הזה נבחן ונראה אם אפשר להקל בלי לפגוע במוצר ובכל זאת לאפשר ייצור יותר זול שיתגלגל אל הצרכן. ההגדרות של ה-THC וה-CBD אנחנו נרחיב אותן כי הכוונה היא שכל זן שרוצה לצאת יכול לצאת. אנחנו נאפשר את הגמישות הזו, זה משהו שאנחנו רוצים שיקרה, אנחנו לא רואים סיבה למנוע מזנים להיות בשוק

מזכיר קצת את מתווה שהגז בכל מה שקשור ליחסי ייצוא משק פנימי. אבל הגז זה משאב טבע, יש ממנו כמות סופית.

הסתבכת עם חיים. אני רוצה שתבין: יש נושאים ששייכים לוועדה זו. והיה ותראה שלא מטופל אז תגיד לי "חיים,

יאמר לזכותי שקבעתי את הדיון בטרם התחלנו כאן. יש לך זמן לתקן את המקולקל. רינה עיני, בבקשה. אני רינה עיני,

יש מי שיקשיב לנו.

אני חייבת לציין שיש לי המון כבוד לפרופסור גרוטו, ברמות שאני אפילו לא יכולה להסביר אותן. בימי

אתה גם רושם תרופות?

כמו שגברת עיני אמרה, היא נכנסת - - - כשהתחלנו היה חדר ייעוץ. נכון מאוד. אני מקווה שאתם עומדים

אבל לפעמים תרופת המקור כואבת יותר ותרופת הגנריקה לא כואבת. אז יש לך אופציה

אבל אם אתה בא לבית המרקחת שלך והוא אומר לך שהקופה נתנה רק את הנורמיטן וזה דופק את השרירים והוא אומר לך: "מה לעשות", אז אני פונה ליואב והוא מסדר לי. בשביל

הכול קשור בהכל. כשמטופל קנאביס,

הרבה אנשים - - - אך לא יכולים להגיע אל המזור. הנקודה הבאה שרציתי לציין היא לגבי כן אברבנל,

אני לא רוצה לגעת בכל נושא פגועי הנפש שמקומם וכבודם מונח במקומו.

עוד נקודה שחשוב לומר זה שבדרך כלל משרד הבריאות צריך לרדוף אחרי הרופאים המחדשים וליצור רגולציה. פה זה היה הפוך. אנחנו היינו צריכים לרדוף אחרי הרופאים ואחרי

יחד עם זאת אנחנו עושים הכול כדי להכניס זאת. אחד הפתרונות שחשבנו עליהם הוא זה להכניס את זה לביטוח המושלם של הקופות, כמו שיש עוד טיפולים אלטרנטיביים שהם במושלם. הקופות מפחדות להיכנס לשוק הזה בגלל חוסר הוודאות

דיברנו על זה, נעשו מהלכים, אני אומר - - - ב-70,000 יש עוד צוואר בקבוק?

אם היו פותחים עכשיו לרפואי - - - אם היו פותחים את צוואר הבקבוק

נושא ה-CBD שאנחנו רוצים להוציא אותו מנקודת הסמים שיאפשר גם פה הקלה. לגבי חוסר בנוירולוגים לילדים,

ברור שאני רוצה באפילפסיית ילדים יטפל נוירולוג ילדים.

אני חושב שאנחנו נמצאים במהלך של שינוי גדול אנחנו באמת עובדים מסביב לשעון גם בעניין הזה. אני באופן

זה קשור להקפדה על ההנחיות. מרחק ומסכות ונוכל להמשיך את החיים ולשמור על הקצב. אני שמח שאין עלייה במספר החולים הקשים. זה סימן טוב.

אנחנו נלחמים להשיג ומוכנים לשלם הרבה

אנחנו על זה ומחפשים, זה משאב מוגבל. אני הולך לתעדף, חד-וחלק, זה המצב.

למה זה חסר? בגלל הקורונה? כן, אנשים

השאלה המרכזית היא כוח אדם, מיטת הנשמה ללא צוות מוסמך לא שווה הרבה.

כאן בא המקום של האוצר ואז האנשים יוכלו להיכנס למערכת. מדובר במספרים שאנחנו יכולים לקלוט בחודשים הקרובים,

מדובר בכ-400 רופאים. אם לא יהיה צוותים המכונות תעמודנה כאבן שאין לה